אני מתכבד לפתוח את הישיבה של ועדת המשנה

היום ט"ז בטבת תשפ"ב, 20 בדצמבר 2021. חברים וחברות, אלה שבזום ואלה שנמצאים אתנו, לפני חודשיים ארגון הבריאות העולמי הכריז שמשבר האקלים הוא האיום הבריאותי הגדול ביותר בעולם,

איזה תהליך התחיל מאז הדיון האחרון בכנסת של דירוג הסיכונים הבריאותיים וקידום ההיערכות של מדינת ישראל בהתאם. בבקשה.

זו ישיבה ראשונה לפני שאנחנו נעבור לתגובת הממשלה, אני ביקשתי משתי מומחיות גדולות

הנציגים שלנו בוועדות התכנון והבנייה המחוזיות שמים את הדברים האלה על השולחן כדי שכולם יהיו מודעים וזה ייכנס לתחום. תחום נוסף שאנחנו קידמנו הוא הנושא של הנגשת מי שתייה במוסדות,

אני לא בורח, במרחב הציבורי היום זאת נקודת תורפה שאנחנו נכנסים לשים עליה דגש, איך לקדם

אחת הוועדות תעסוק בבריאות ושינוי אקלים, אני נפגשת עם שרון אלרעי פרייס בהמשך השבוע כדי להקים את הוועדה הזו בצורה מסודרת. יש גם ועדת

אפשר יהיה לקחת בצורה מרחבית כל שכונה, ואנחנו מקווים שאפילו ברזולוציה של רחוב או כמה רחובות, זה מאוד תלוי באיכות הנתונים שאנחנו נקבל מהשמ"ט,

ואפשר יהיה לבחור למשל את רמת הסיכון ולעשות חיתוך של גלי חום עם רגישות האוכלוסייה

הוא יהיה נגיש אינטרנטית, כמו שאמרתי, ברמות הרשאה שונות.

בעולם לבוסטון למשל יש מפה כזו מצוינת,

אני חושבת שהנושא הזה נכנס בצורה מאוד משמעותית.

שהיה הדיון הראשון שהיה, אני בקשר עם המל"ל, יש לנו דיון ביום חמישי,

אני בקשר עם הרבה מאוד גופים עם משרד החינוך, עם משרד הבריאות, עם גופים שקודם היה לנו קשה להגיע

נכון בהחלט שנפעל להכניס פנימה את משרד הבריאות, את משרד התחבורה,

שיתוף הפעולה הזה, אני מאמין, עוד יצמח ויתפתח. אחד התוצרים המשמעותיים של שיתוף הפעולה הזה הוא שכתבנו במשותף מדריך להיערכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת ברשויות

אבל בסוף הנכונות צריכה להגיע מתוך הרשויות ואחד הדברים שעמדנו עליהם גם בקול קורא הזה של כניסה למאיץ היה מחויבות של הרשות

שמי שגיא גנות-שחר מתחום פיתוח אזורי במינהל הפיתוח של משרד הפנים. אני אגיד ששלב המאיץ הוא שלב התכנון, שלב

צריך לראות מי שותף לו,

כלומר, הדברים האלה הם לא חדשים.

זו בריאות האנשים,

כלומר, אי אפשר להמשיך להתייחס

צריכים לקבוע גם יעדים וגם מה עושים.

ומטעם המרכז לשלטון המקומי. כמובן שאנחנו מתעסקים בעליית מפלס הים ומעודדים

משרד האנרגיה אחראי על - - - זה נכנס תחת אדפטציה,

נכנסה למדריך הרבה התייחסות למי נגר,

בכל מקרה, אני רוצה להגיד שלא נבנה מדריך שהוא רק

יותר מזה, ממש בימים אלה היה קול קורא, והמשרד מממן מנהלי אנרגיה לאשכולות האזוריים.

תוכנית פעולה אזורית תוך התמקדות כמובן באוכלוסיות החלשות יותר.

השרה להגנת הסביבה ושרת הפנים עם ראשי הרשויות המקומיות, שהיה אמור להיות מבחינתנו - - - אני מקווה שזו תהיה רק דחייה ולא ביטול. כן, כמובן.

של ראשי הרשויות לאמץ את תוכנית הפעולה.

אבל בהחלט נושא שיש כלפיו מודעות הולכת וגוברת במשרד הרווחה. אומנם כל האוכלוסיות ייפגעו ממשבר האקלים, אבל בוודאי שהאוכלוסיות הפגיעות ביותר הן מי שייפגעו באופן הקשה

האם נמצא אתנו סגן ראש העיר ראובן לדיאנסקי מעיריית תל אביב? אני לא יודע אם הוא נמצא בזום, הוא הוזמן לישיבה, אני מקווה שהוא עדיין אתנו.

באמצעות התוכנית שמה שחשוב להדגיש, שזו לא תוכנית שנכנסת למגירה בגדר תוכנית תיאורטית, היא כבר נכנסה לתוך תוכניות העבודה של היחידות העירוניות

עירית יכולה לפרט קצת יותר. זאת לצורך ביצוע של תוכניות להתאמה לאקלים. חוץ מזה, גם בתוכניות העבודה של הגנת הסביבה, אם יש צורך, אני אשלח לוועדה בהמשך את הסכומים המלאים נעשה תקצוב של תוכניות דומות לאדפטציה, בעיקר לאדפטציה. יש גם תוכנית לניקוז שמתוקצבת בשנים 2022-2021, שגם כן אי אפשר לערער על כך שמדובר בתוכנית אדפטציה. מבחינת מיטיגציה, יש את התוכנית להתייעלות אנרגטית הכי גדולה - - - אני אחסוך לך את המיטיגציה. לא שזה לא חשוב, רק שזה חורג מהסמכויות של הוועדה הזאת. לכן אנחנו היום מתמקדים בהיערכות וחיזוק רשויות מקומיות. אם יש לך מילה אולי לאנשי משרד הפנים מבחינת המשאבים שהם יכולים לצפות להם מבחינת מימוש אותן תוכניות שהגישו הרשויות המקומיות. כאמור, יש את החלטת ממשלה 564 לדעתי, החלטת ממשלה של תוכנית לאומית להתייעלות אנרגטית שהוביל משרד האנרגיה יחד עם המשרד להגנת הסביבה, היא כוללת את כל התקציבים הנדרשים כדי לתת מענה לרשויות המקומיות. התייעלות אנרגטית זה מפחית פליטות, אבל אנחנו לא מדברים על מיטיגציה, אלא על אדפטציה, לכן אני מנסה לחדד לך. אתה צודק. בתוך ההחלטה עצמה יש גם התייחסות לא רק למיטיגציה,

יש שם התייחסות לתוכניות להתאמה לאקלים. זה מימון משותף, בעיקר של משרד האנרגיה, גם המשרד להגנת הסביבה, יש לו גם תוכניות נוספות שהוא מקצה לצורך זה. אני אגיד לכם את הסכומים, אני צריך דקה. עירית יכולה לפרט יותר טוב ממני לגבי הסכומים של משרד האנרגיה. אני אבדוק לכם לגבי הסכומים של הגנת הסביבה. אני חושב שקיבלנו מנציגת משרד האנרגיה התייחסות לאותם סכומים. אני חושב שהיא התייחסה ממש לאותה תוכנית אם אינני טועה. אז חשוב לומר, זה לא לתכנון. חלק מהסכום הולך לתכנון, התכנון כבר החל למעשה, הוא תוקצב כבר בתקציב ההמשכי. היו רשויות ראשונות שנעשו לתכנון. אנחנו מדברים על השתתפות בתוכניות אדפטציה עצמן. כמובן שחלק מהמימון מגיע גם מהרשויות המקומיות, אבל זה בהתאם לתוכניות שהן הגישו, זו לא קרן מענקים מוסדרת שבה יש מצ'ינג מוחלט, אלא המטרה היא לתת מענה אופטימלי ככל הניתן לאדפטציה ברשויות המקומיות, ולראות ברשויות המקומיות סוכן שלטוני שיציג את הדברים בצורה הטובה ביותר. זה עיקר התקציב. אני אבדוק לכם לגבי התקציב של הגנת הסביבה. תיכף אני אכניס לסיכום, אבל אם אפשר לקבל את הפירוט של הסכומים השונים כי זה מפוזר. אם אנחנו מסתכלים על תקציב שנת 2022 אנחנו אוטוטו שם מה המשאבים שיהיו על השולחן, אותם סוכנים וגורמים שמעוניינים - - -. נשמח מאוד. ד"ר קרקיס, יש לך דקה, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. מה שרציתי לציין כאן, כפי שכולם יודעים, משרד הבריאות מתמודד שנתיים עם קורונה, ובכל זאת ההתייחסות בפעילות של משרד הבריאות בנושא של מים, בנושא הצללה, ועוד לא הזכרתי את הנושא של ביטחון תזונתי שמקודם על ידי משרד הבריאות כל הפעולות האלה הן בגדר אדפטציה מבחינת התמודדות עם שינוי אקלים. חשוב לי לציין שלמרות החוסר התקציבי בכוח האדם, הנושאים האלה הם בחזית הפעילות של המשרד, ואנחנו מקדמים ונמשיך לדווח. תודה רבה. אנחנו מעריכים את זה, אבל כמו שנאמר לא פעם, יש דברים דחופים ויש דברים חשובים. שינוי אקלים מגיע אם נרצה או לא נרצה, אז אני שמח שגם היום, באתי מדיון של שעתיים בנושא האומיקרון ועכשיו אני עובר למשהו ארוך יותר. מבחינת סיכום הישיבה קודם כל, אני מבקש להודות לכל מי שהשתתף, ואלו הרבה מאוד, אלה שבזום. אנחנו כנראה נכנסים לתקופה שרוב הדיונים יהיו בזום, אבל אני מעריך את מי שהגיע ומצא את הזמן, זה לא מובן מאליו. להלן מספר מסקנות שלנו בוועדה: 1. הוועדה מודאגת מההשלכות הבריאותיות של משבר האקלים. המשבר צפוי לפגוע בבריאות הציבור על כל שכבות האוכלוסייה, בפרט באוכלוסיות רגישות. 2. הוועדה מצאה כי לשלטון המקומי אין כיום יכולת, סמכויות והתקציבים הדרושים להיערכות ביחס להיקף הסיכונים ובריאות הציבור. 3. הוועדה מצאה כי למרות ההתראות והדרישות החוזרות מן הכנסת ומבקר המדינה בהקשר של ההיערכות האקלימית בשנים האחרונות, בפועל כיום משרדי הממשלה נמצאים בשלבי היערכות ראשונים לבניית תוכנית. 4. הוועדה דורשת שבתוך ארבעה שבועות מיום דיון זה יוצגו תוכניות היערכות על ידי משרדי הממשלה, או לחילופין, לוחות זמנים או מצגות להצגת תוכניות אלו. זה לאלה שאומרים שהם רק מתארגנים. 5. משרד הבריאות ידווח לוועדה בעוד שלושה שבועות על התקדמות משרד הבריאות באישור תוכנית עבודה תוך משרדית להיערכות, כפי ששמענו עכשיו, נראה לי שזה בתחילת ינואר. אשמח לשמוע איך זה מתקדם. הוועדה מברכת על יוזמות מסוג המאיץ, אולם הן אינן מספיקות לצורך היערכות לשינוי אקלים. יש לקדם היערכות סיסטמית שצריכה להיות, לפי מומחים, לפחות 50% מסך ההשקעות. 6. הוועדה מבקשת ממשרד הפנים להתייחס לטענות שעלו בדיון בדבר הובלה, חשיבה אסטרטגית, תקצוב וסמכויות בנושא שינוי אקלים, ולהעביר לוועדה מסקנות כיצד לייעל את שיתוף הפעולה עם השלטון המקומי ומשרד הבריאות בתוך ארבעה שבועות. 7. הוועדה קוראת להיערכות למצבי קיצון מצד גורמי החירום, בכלל זה מצבי חירום של גלי חום קיצוניים, יובש והצפות. 8. הוועדה תפעל לקידום דיון משותף עם ועדת הפנים והסביבה, ביטחון ופנים בנושא זה. 9. ובאשר לדובר האחרון ממשרד האוצר, הוועדה מבקשת מהאוצר לקבל בתוך שלושה שבועות את הסכומים והתקציבים שיש בתחום ההיערכות כדי שהוא יוכל להתייחס. זה דיון ראשון, אנחנו נחזור לזה. טוב שיש בכנסת ישראל ועדה שבתוך השם שלה מופיעה המילה אקלים, אני חשוב שזה סוגר פער עם העולם. אני מודה לכם שהגעתם והתחלתם את התהליך הזה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:16.